בוקר טוב לכם. אני מתנצל על האיחור הייתה תאונה בכביש 6 שעיכבה את כולם. גבירתי מנהלת הוועדה, יועצות משפטיות, רשם, דובר, ערוץ הכנסת, ברשותכם כמדי יום אנחנו נפתח בשיר. היום יום רביעי, י"א בטבת, ה-19 בדצמבר 2018, בשבת נקרא את פרשת "ויחי" ונסיים את ספר בראשית. היום אקריא את שירה של מיטל ניסים "צקים". מיטל, ילידת חיפה, 1983, משוררת עורכת ומורה לספרות מקרית מוצקין. משנת 2006 משמשת מיטל עורכת בכתבי עת ספרותיים. שיריה פורסמו בבמות ספרותיות שונות והוצגו בתערוכות שירה במוזיאון חיפה לאומנות, בבת-ים ובשכונת הדר. ספר שיריה הראשון, "פרובנציאלית", יצא בשנת 2016 וספר שירה השני, "מורה עובדת קבלן", יצא בשנת 2016 וזכה בשנת 2017 בפרס אביב לשירה. השיר "צ'קים" הוא מתוך ספר שיריה שעתיד לצאת בקרוב. צ'קים / מיטל ניסים הם תמיד עברו / ושום טעות כתיב / ושום כתב חרטומים / ושום עברית / ושום בנק / לא עמדו בדרכם / בחנויות הבוטיק בעיר התחתית / בחנות של הגרוזינית ברבמד / אבל זה לא עבד בזארה,

זה לא עבד / במשביר לצרכן הקופאית / שומרת הסף הקפקאית / עמדה על הרגליים האחוריות / וצ'קים היא לא קיבלה / ולא עזרו הבקשות / ולא עזר כרטיס העובדת המוכיח כי אכן את עובדת של בנק דסקונט / סניף ראשי חיפה / ושצריך לחזור / והגשם והרוצות לקנות / והתשמרי לי בצד/ וזה שסוף סוף סוף עונה / ולא עזרה מידת ההבנה / של הקופאית התורנית / שהייתה גם זבנית מתחילה. תודה לכם. נעשה את המעבר אל הנושא שנמצא על סדר יומנו הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה. ברשותכם אני רוצה להזכיר שב-16 ביולי 2018 התקיימה הישיבה הראשונה שדנה בהצעת חוק זו. ברשותכם אומר כמה מילים: אני ראיתי הבוקר את הכתבה בדה-מרקר, אם היא הייתה במקור ראשון, ניחא. אבל ללחוץ את סמוטריץ' בדה-מרקר זה לא חכם. בעיקר לא מועיל. עוד זה היה אחרי וקנין. אתמול זה היה וקנין. זאת אומרת, לדעתי הוא יגזור ויפיץ את זה בין השניים וחצי מתפקדים - - - כבר הפיץ אדוני. כבר קרה. ויש לומר, כמו שבצלאל דואג להזכיר באיחוד הלאומי אין מתפקדים. ברשותכם, הוא יביא לרבנים. אני רק חושב שמי שדיבר בדה-מרקר לא צריך לדבר פה. אוקיי, זה מה שאני אומר בשורה התחתונה. הם כבר אמרו את דעתם. אוקיי בצלאל, בבקשה, אדוני יחזור לחניון. אנחנו סיימנו את העניין וברשותכם אני רוצה לומר כמה מילים.

אני הבהרתי כמה נקודות בדיון הקודם, אעשה הכול כדי להעביר את ההצעה. לא יודע, כבר שלחו אלי שליחים מהסיעה שלי תומכים ומתנגדים אבל, לא במתכונת זו. אפשר להגיע, ואולי זו הזדמנות גדולה להגיע להסדרה. לא שזה יפתור את העניין, יהיו חבריי כנסת בעוד 15 20 שנה שיצרכו לעשות הסדרה חדשה. אנחנו מכירים את זה, יודעים את זה, אף אחד לא יתמם. זה גם נוגע לאזלת היד של המערכות השונות כי אם הן היו יודעות לפקח על העבודה בזמן אמת, כמו בהרבה מקומות, לא היינו מוצאים את עצמנו במקום הזה. בצלאל, מה שאני מבקש זה שתעזרו לי למצוא את הדרך הנכונה לעשות את הדברים. אני מחלק זאת לשלושה חלקים, ולא שיש לי תשובה חלוטה על כל דבר אבל, ברשותכם, אני מבקש להניח את הדברים

אני לא רוצה להתחמק, אינני מבקש לעקוף, אני רוצה שהדברים ייעשו

נקודה אחת של הסדרת הנושא, כפי שהגדרנו

הגדולה של הדיון. יש חוות צפון, כמו שידענו להתמודד עם חוות דרום, ובאמת מצאנו את נקודת האיזון הטובה ביותר עד כמה

לא לחוואים ולא למדינה, אבל זהו טבע האיזונים. קבוצה שנייה היא זו שנמצאת תחת תביעות, שאולי אם תרצו, עבדל חכים חאג' יחיא חברי ושולי מועלם חברתי, אלו שהבעיות הגדולות יותר

מבחינת מה המשמעות המשפטית של חווה שישנה כבר החלה חלוטה כלפיה או דברים כיוצא בזה איני רוצה שנייצר כאן תקדימים רעים. הנקודה השלישית:

שאני מבחינתי אעשה את הכול, ואני יודע לזהות מי הולך לכדרר אותי ומי עוזר לי. אני באמת רואה בזה משימה, איני רואה בכך עניין פוליטי של ימין ושמאל. יש כאן עניין משמעותי ומהותי שאני באמת רוצה לתת לו מענה אמיתי. אני רוצה לראות את המינהל מתחיל לפנות את כל החוות, אני רוצה לראות. אני מכיר אתכם, עלי אי-אפשר להגיד שאיני מכיר. אני מכיר את זה כל כך הרבה שנים עם ה"שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא,

ה"שבוע הבא" הזה לא נגמר אף פעם. זה לא שאני בא ונותן רוח גבית למאן דהוא שמבצע פעולות שאינן חוקיות, תאמינו לי, חברי המינהל, עסקתי בזה לא פחות מכם. כמו שאמרתי לכם את ההסדרה הראשונה הראשונה של חוות הבודדים ומה שנכתב גם גרזן לא יוריד. מי שילך לפרוטוקולים של מינהל מקרקעי ישראל מ-1988 יראה עם אלי באבי

אני מבין שהוא עדיין נותן ייעוץ במינהל. שם התחלתי את הנושא של הסדרת נושא חוות הבודדים, ושם מי שקבע את הכותרת "חוות בודדים" כתב זאת בכתב יד ובעט כדורי. אני זוכר את ההתעסקות עם החווה של אריק שרון זכרונו לברכה והחווה של כוכב הירדן. אלו דברים שבסוף הצלחנו להסדיר אותם. אז עשו לי טובה, המונולוג הזה בא כבר מלכתחילה על מנת שמי שיחפוץ להתכתש איתי, ואני אזהה שהוא לא מקדם אותי לטובת העניין אני אתקדם. זו לא שאלה של רוב, אני יכול להשיג רוב למה שאני רוצה בחוק הזה, בעד או נגד.

אני רוצה שנגיע לדברים האלה כמו שבחוות דרום הגענו להבנות כך נמצא את הדרך גם פה. אני אומר לבצלאל חברי: יש ביננו אי-הסכמות גדולות בהרבה מאוד נושאים. אבל, יש ביננו הסכמות גדולות בהרבה מאוד נושאים. אנחנו יודעים לראות בני אדם, להסתכל על האנשים,

אנחנו יודעים לגעת בהם. עזור לי להעביר את החוק הזה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אתה מבין למה אני מתכוון, אני יודע איך לעשות את העבודה ברוך השם. כמו שיש לך המון דברים

יש גם דברים שאני יודע למצוא את נקודות האיזון אז תעזרו לי, זה מה שאני מבקש מכם. הבעיות ידועות, אנא חפשו את הדרכים למצוא את נקודות ההשקה עד כמה שניתן, אני מקווה שנצליח, תודה רבה לכם. בצלאל, אתה רוצה לומר שני משפטים שלא יקלקלו כאן את האווירה? קודם כל תודה לך איתן והערכה רבה כמי שמלווה את הסיפור הזה. אני אומר לך כבר עכשיו שאני סומך על שיקול דעתך ועל האופן שבו תוביל את זה. עד היום כל המהלכים שהובלת שקשורים אלי התקדמו בצורה נהדרת. יש לי הערכה גדולה מאוד לחברים בצד השני של השולחן על עבודה גדולה וטובה שנעשתה ועל התקדמות. איני אומר זאת מן השפה ולחוץ. אני חושב שעדיין לא הגענו אל הנקודה שבה אנחנו צריכים להיות, המתווה שמוביל מינהל התכנון עדיין אינו נותן מענה לכל הבעיות. חלקן בעיות משפטיות: פטור ממכרז ודברים כיוצא בזה שמשרד המשפטים עדיין מתעקש לגביהם. אני חשבתי, איתן, שהנכון הוא להתקדם במקביל. אתה קודם דיברת על סוגיית האכיפה, אני הוספתי עכשיו את סוגיית הפטור ממכרז, יש עוד כמה סוגיות לא פתורות שהמענה הממשלתי עדיין לא סיפק להן פיתרון ולכן אני לא חושב שנכון להפקיר אותנו ולמעשה את המגדלים. אני אחדד נקודה: אנחנו לא מדברים פה על חוות בודדים זה שונה מאוד.

אני עמדתי - - - אנחנו מדברים על הצורך להסדיר את האילוץ המקצועי של המגדל - - - אני רק נתתי - - - רק לפרוטוקול. בסדר גמור. רק רוצים לתת מענה לצורך ההכרחי והמקצועי של המגדל ומשפחתו הגרעינית לשהות בשטח המרעה כדי שאפשר יהיה להחזיק את העדר. וכמו שאמרתי, אני לא חושב שאנחנו יכולים היום להפקיד או להפקיר כל אחד שיקרא שלזה איך שהוא רוצה את המגדלים ביד המתווה הממשלתי מכיוון שהוא עדיין איננו נותן מענה כולל. לכן, חשבתי שהדבר הנכון הוא להתקדם במקביל. עצם העובדה שנקדם את החוק, אני כן הייתי רוצה שנקדם ונצביע עליו בקריאה ראשונה היום, ניתן לו דין רציפות. איני חושב שזה מפסיק את הדיאלוג עם הגורמים הממשלתיים, זה צריך להימשך במקביל על מנת שלא נמצא את עצמנו בסוף בלי שום פתרון. אני סומך עליך ותקדם את זה לפי הבנתך. תודה, איתן ברושי בבקשה. כמה מילים.

שהגדרת המטרה היא לא הדאגה למגדלים אלא התפקיד שאנחנו רואים לנושא של בשר לבקר והמרעה בשטחים הפתוחים כיעד לאומי ולא כמקור הכנסה למעט מידי אנשים שלצערי מתפרנסים מזה. גם על הפרנסה אני אגיד מילה. לכן, אני תומך בחוק הזה גם אם יש בו מגבלות ובכל מקרה גם אם יגיעו להסכמות יש בנוהל הזה משהו חריג. זה לא חוק שגרתי כי המשימה היא לא שגרתית. לכן, הבעיה היא לא מה כל עובד מדינה חושב על החוק כדי לחזור הביתה ולהגיד שהוא שמר על המדינה מפנינו אלו שנבחרו לשם דאגה למדינה. הוא לא רק שמר על המדינה. הוא שמר גם על הארץ והנופים, על הטבע. רגע, אני אגיב, אתה יודע שאני לא צריך עזרה דב. נדמה לי שכן. דב, מספיק. נתווכח אחרי כך על החוקים במליאה. אתם כל כך שומרים על המדינה שאתם בעד להיות נגד הכול. אנחנו חושבים שהחקלאות היא השצ"פ הלאומי הגדול ביותר. שהחקלאות היא בת הברית הגדולה ביותר של גופי הטבע והירוקים.

מגורים, למה חקלאות.

תן לו להגיד את דעתו.

דווקא זה טוב שהוא מתנגד כי אז הרוב תומך. הוא איש מאוד נבון ואני מנסה להבין אותו.

אני מסביר למי שמתקשה. - - - כנראה גזענית. החקלאות של הערבים והיהודים בנגב ובגליל היא השצ"פ הלאומי, היא ההגנה מפני הותמ"לים והפיכתנו לארץ שכולה בטון. היא המפתח, אדוני היושב-ראש, יש כאן כמעט הסכמה בכנסת, לא איתי שהמשלוחים החיים זה הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל אבל מי שרוצה להקטין את יבוא הבשר כולל רווחת בעלי החיים, הוא צריך לעודד את הגידול המקומי. אם לא יהיה גידול מקומי. אז הוא יהיה צמחוני. אז יש כמה הזויים, מותר להם להיות צמחוניים. תפסיק, הבת שלי לא הזויה. למה להגיד על צמחונים הזויים, מה קרה לך היום איתן? הבת שלי צמחונית אח שלי, מה אתה, אני מכיר הרבה יותר הזויים לפניה שיושבים בבית הזה. ואוכלי בשר. אני חוזר בי. אבל, אי-אפשר לחייב את כולם. יש יותר גידול בצריכת הבשר מאשר בירקות ופירות.

כדי להקטין את היבוא, ואני מקבל את האמירה שיש לצמצמו, הוא צריך לעודד את הגידול המקומי. אין גידול מקומי בלי בשר לבקר בשטחים פתוחים. עזוב, כפרה עליך, תן לנו להתקדם. אבל זה לא הנושא של החוק. בוא נסדיר את העניין שיהיה להם היכן לרעות.

יש פה אנשים שהגיעו עכשיו מהגלבוע ויש להם איום על יכולת גידול העדר כי יש להם צווי הריסה. זה לא קשור ללגדל את העדר, זה קשור למגורים. טוב, תן למומחים לנושא לדבר על זה, הם יסבירו לך. אני חושב שאנחנו קצת בקשיים ואם החוק הזה לא יאושר אנחנו נהיה בקשיים גדולים יותר.

אנחנו צריכים לעודד הצעת חוק זו בלי להפוך את זו לכזו שבסוף יחליטו עליה אבל אי-אפשר יהיה לבצעה. אני מבקש להעיר עוד הערה אחת: אינני יודע כמה זמן יהיה לדיון בוועדות, כל עוד הדיון הזה מתקיים אבקש שתהיה הנחיה של הוועדה שלא מוציאים לפועל צווי הריסה לאותם מקומות שעומדים בקריטריונים אם החוק - - - איתן,

אתה לא קראת את הפרוטוקול של הדיון הקודם. הייתי פה. אז כנראה לא הקשבת לי היית עסוק בצמחונים. אני התקשרתי אפילו בטלפון כאן למשנה ליועץ המשפטי, יצאתי החוצה, הייתה אפילו חווה מסוימת שהייתה איתה בעיה וקבענו והגענו להסכמות - - - אני מדווח לך מהשטח שהבעיה לא נפתרה.

אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. בתנאי שאותם כללים יחולו על גבעת עמל - - סליחה.

סליחה, יש דברים שלא ברגע הזה כל דבר נכנס. חבר'ה הבנתי, בואו לא נבזבז את כל הזמן בחזרה על הדיון הקודם. משם כבר התקדמנו. תודה לחברי איתן ברושי. לאה פדידה ולאחר מכן חבר הכנסת חאג' יחיא. אני, ברשותך, אדבר בשלב מאוחר יותר של הדיון. אני רוצה להקשיב. חבר הכנסת חאג' יחיא בבקשה. כבוד היושב-ראש, ברור הוא שבחוק זה איננו מדברים לא על מרעה, ולא על נוף,

אפשר לראות זאת כשקוראים את מטרת החוק. איני יודע מי נתן את הזכות לאלה שעוסקים במרעה להשתלט על האדמה, כשהמטרה של החוק הזה היא לשמור כאילו שהמדינה היא לא קיימת.

כמו הבדואים. שנייה, הבדואים לא משתלטים.

הבדואים לא משתלטים וזה השקר הגדול ביותר במדינה הזו.

זה השקר הגדול במדינה הזו. הבדואים אפילו הדרישות שלהם הינן על פחות משלושה אחוזים מכל השטח. חאג' יחיא, עשה לי טובה זה לא הדיון על הבדואים. אל תיפול בזה. אז תפסיקו ל - - -.

הדרישות של הבדואים הן על שלושה אחוזים מכל שטח הנגב שזה השטח שלהם.

זה שלא רשמו זאת זה כבר משהו אחר. אבל לבוא עם מטרת חוק לגנוב, להשתלט, לבזוז את הקרקע ולהציג זאת כאילו זה כדי לשמור על הקרקע? מה, אין מדינה? ביטלתם את המדינה? אני חושב שחוק כזה, אם אתה כבר נותן אפשרות להיכנס לשטחי מרעה, תן את זה לכל מי שעוסק בעבודת הרעייה. מי שרוצה להיות רועה: בדואי, ערבי, יהודי שהחוק הזה יחול עליו.

אז תמחק את המשפט "לשמור על הקרקע הציבורית". אתה רוצה להיות ליד העיזים שלך תהיה שם, אין לי בעיה, תקבל שימוש חורג לתקופה שאתה עובד, תעשה בנייה קלה, תהיה שם אם זה לצורכי מרעה. אם זה להשתלטות על הקרקע כמו שעשו את חוות הבודדים שכבוד היושב-ראש התחיל לדבר עליהם, שזו עוד גניבה, לכן אני חושב שהחוק הזה - - - אני מציע לכם בינתיים בכל הנוגע בזה, אני רוצה להזכיר לכם שמי שיושב בביר הדאג' זה בזכותי. מי שיושב בביר-הדאג' יש להם כל יום עשרות צווי הריסה - - - למרות שהיישוב הזה - - - והיו רוצים - - - אני רוצה להזכיר לאדוני. אף אחד לא ילמד אותי על ביר הדאג'. עד היום כל היישובים שם כועסים עלי בגלל זה. ומה שעשית קלקלו עכשיו. אם אתה לא מעודכן אז אני מעדכן אותך. נכון מר שרון? אני אעדכן אותך שכל מה שעשית קלקלו כבר.

בינתיים הם גרים שם. הם גרים עם צווי הריסה ועם תוכנית על פיה רוצים להעביר 15,000 מהם ליישוב של 6,000. בצווי הריסה כמו שהמדינה הורסת בכל מקום. לא הורסת בכל מקום וזה אחד השקרים הגדולים. ודאי שהיא לא הורסת. לא הורסת בכל מקום, ויש הרבה מקומות אצל היהודים שיש בהם עבירות בניה גדולות יותר ממה שיש ביישובים הערביים.

אם המטרה של החוק הזה היא באמת לעזור לרועים אז שזה יחול על כולם אבל אם זה לשמור על הקרקע, לא יודע מאיזה אויבים צריך לשמור על הקרקע, מאיזה מדינה שיכולה לפלוש לאותם השטחים והאם הרועים הללו רוצים להחליף את המדינה.

שאלת הבהרה כבוד היושב-ראש. האם אדם שעומד בכל הקריטריונים של החוק יצטרך לעמוד גם בקריטריון שהוא יהודי? לא כתוב את זה בחוק. תודה יקירה. אני שואלת. תגידי, מה אני אחראי על מרשם האוכלוסין? זה כתוב בחוק? לא, זה לא. בצלאל, אתה פה, זה כתוב בחוק? יש דברים אחרים - - - אז איפה הבעיה? יש תנאים אחרים שתקראי את החוק את תראי אותם.

אנחנו נגיע, את תקראי בתוך החוק ונבין את העניין. מי שלא - - - ולא מתעסק בחקלאות או בהתיישבות אני לא כועס עליו.

דב, אתה רוצה לומר משפט. לא משפט,

מונולוג. כשאני אומר לך "משפט" הכוונה היא האם אדוני רוצה לתת מונולוג. תודה לך אדוני. בבקשה חברי. עמיתי חברי הכנסת, אני מאוד מודאג מהחוק הזה, לפני שאכנס לגופו של החוק אני מודאג מהמעטפת ומהגישה הכללית שהחוק הזה מייצג. ברשותך משפט אחד. בבקשה. לבדואים מחרימים את הצאן שלהם אם הם נכנסים ליערות או שטחי מרעה או - - - זה על פי חוזה חוקי. עזוב אותך מחוזה. אחרי שפלשו והתיישבו והשתלטו על השטח הם באו לקבל. למה אנשים אחרים לא יקבלו? אדוני היושב-ראש, אני מאוד מודאג מהחוק הזה מהרבה סיבות עקרוניות לפני שאכנס לגופו של החוק: החוק הזה קודם כל מכוון למטרה מאוד מסוימת, הוא אינו חוק שוויוני. הוא לא בא לעודד מרעה של כל מי שרוצה לרעות במדינת ישראל, לא זו מטרת החוק. אנחנו מדברים על סוגים שונים של פרות. בצלאל, אין לי שום בעיה שתעשה פיליבאסטר, זה בסדר גמור ואני בעד, רק לא על חשבון הזמן שלי. החוק הזה תפור למטרה מאוד מסוימת. החוק הזה בנוי ותפור לאנשים מאוד מסוימים שיש להם שם וכתובת ואולי בעתיד יהיו עוד כמה כאלה אבל בדיוק מאותו הסוג. כך שיש משהו צועק, דיבר על שזה חברי חבר הכנסת חאג' יחיא, שכשמדובר בבדואים גם הכבשה היא אויבת המדינה וגם העז היא שחורה וראויה להשמדה. כשמדובר בחבריו של חבר הכנסת סמוטריץ' הרי שהם השומרים, בעזרת העיזים השחורות,

או הכבשים שלהם הם השומרים עלינו מכל מיני רעות ומכל מיני צרות. יש פה משהו מאוד פסול אדוני היושב-ראש. החוק הזה שכותרתו היא "שטחי מרעה" לא מכוון לעזור לאנשים שרועים במדינת ישראל. רוב האנשים שרועים במדינת ישראל צאן הם אויבי המדינה, כך הם נתפסים על ידי חבר הכנסת סמוטריץ' ועל ידי השר הממונה עליהם השר אורי אריאל ממפלגתו. לכן, מנהלים נגדם מלחמה, מחרימים להם את העדרים כאשר הם זזים בשני מטר הצידה. לא בונים שום דבר, רק מזיזים את העדר. מחרימים את הכבשה, משמידים להם, כן, עושים את זה. אני יכול לתת לך גם דוגמאות מר גולדשטיין.

מתנהלים נגדם בצורה קשה ודרקונית לא כאשר הם בונים מבנים אלא כאשר הם רועים עדרים. אז מול היחס הזה לרוב האנשים שרועים יש יחס אחר לחלוטין שאומר לא רק שנאפשר לכם לבנות. לא רק שנאפשר לכם לבנות מבנים ארעיים שתוכלו לישון בלילה כשאתם נמצאים עם העדר במקום לשמור על העדר, אלא נאפשר לכם לבנות מגורים למשפחה. וילות.

הדבר הכי מדהים הוא שמי שמאפשר את הוילות הפרטיות הללו, כולל בגנים לאומיים ובשמורות טבע וביערות, הם אותם אנשים שאחר כך באים ואומרים שהבדואים משתלטים על האדמות. אין גבול לסטנדרט הכפול שיש אנשים שמקדמים אותו בכנסת. אני באמת שואל את עצמי איך אנשים שרוצים לראות את עצמם כאנשים עם ערכים והתייחסות לבני אדם, איך הם יכולים להגיע למקום הזה? איך אנשים יכולים בעת ובעונה אחת להגיד: לאנשים מסוימים אנחנו נאפשר להקים וילות ולאנשים אחרים לא. אבל הם לא טענו שהם אוהבים בני אדם.

יש לך עוד שלוש דקות. הייתי לארג' איתך. אני רוצה להתקדם לבעיה נוספת. אז אמרתי שבעיה אחת היא שאנשים מתנהלים בסטנדרט כפול קיצוני. הבעיה השנייה היא שמי שמקדם את החוק הזה מתיימר להיות מאוהבי ארץ ישראל.

ברור לכם שהחוק הזה מקודם על ידי שונאי ארץ ישראל. החוק הזה מקודם על ידי אנשים שלא אכפת להם מגנים לאומיים, ולא משמורות טבע, ולא מסביבה ולא מכלום העיקר להשתלט ולגרוף. יש פה בעיה של היעדר גבולות מוחלט. הן מבחינת המטרות, הן מבחינת האמצעים, הן מבחינת מנגנוני החקיקה שמקדמים אותם. אני רוצה להגיד לגופו של החוק כמה דברים קצרים ואפרט כשנגיע לדיון בסעיפים. החוק הזה הוא חוק בלתי-סלקטיבי, הוא מאפשר בנייה גם בשטחים מוגנים בשמורות טבע וביערות. החוק הזה טוען טענות שאין להן קשר הגיוני עם המציאות, החוק הזה אומר שכדי לאפשר את הרעייה צריך את הנוכחות של השומר. זה נכון אבל נוכחות של שומר לא מצדיקה מגורים שלו ושל בני משפחתו. דווקא בשעות הלילה עדיף שהשומר יהיה ער ויוכל לשמור על העדר ולא יישן באיזשהו מקום. אבל, גם אם השומר ישן, אני שמעתי שבשירים נאמר לא ינום ולא יישן השומר. לא ידעתי שדב מבין כל כך בגידול מרעה ואיך בונים עדר.

שתגנה את הפשיעה החקלאית שבגללה צריך שומרים. אני חושב שאתה יודע לדבר איתם יותר ממני. תודה רבה.

בטח חאג' מכיר את השפה שלהם. אני מבקש לכבד את - - - חאג', אולי תגיד מילה בערבית נגד הפשיעה החקלאית? בצלאל תגיד לי, אלוהים ישמור - - - אני חושב שהפושע הגדול זה סמוטריץ'. סמוטריץ' וחבריו הם הפושעים שמשתלטים על קרקע המדינה. בצלאל, למה אתה נותן - - - העבריינים הם אתה וחבריך. אתה שומע איך הם מדברים? נו, בחייאת דינק. כן, אתם הפושעים שמשתלטים על הקרקע של המדינה. אתה צריך לרועה דב חנין לפרוס את העיזים שהוא רועה עכשיו. הוא מכניס, זה בסדר. אדוני היושב-ראש, אני מוחה על דברי חבר הכנסת סמוטריץ'. אני חושב שהדברים האלה לא ראויים. אני אומר את זה כמי שמגן על זכותו של חבר הכנסת סמוטריץ' לעשות פיליבאסטר בדיוני הוועדה זו זכות של כל חבר כנסת. אבל גם לפיליבאסטר יש גבול. לגופו של עניין, אני אומר לך אדוני היושב-ראש שהחוק המוצע כאן עוין את הארץ. הוא יפגע בשטחים פתוחים וירוקים, אין שום סיבה להתיר מגורים למשפחות וכדומה. החוק הזה הוא חוק דרקוני, הוא עוקף את המדיניות התכנונית הקיימת, פוגע בשלטון החוק, מעודד עבריינות, נותן לגיטימציה לאנשים שעברו על החוק, סותר שורה ארוכה של חוקים. גבירתי היועצת המשפטית: חוק הגנת הצומח, חוק גנים לאומיים, חוק שמורות טבע, חוק אתרים לאומיים ואתרי הנצחה. הוא מנוגד לחלוטין למדיניות התכנון שמצמצמת את הקמתן של חוות הבודדים, הוא מכשיר עבירות בנייה קשות שנעשו בעבר. אני רוצה להפנות לחוות הדעת של פרופסור אבי פרובולוצקי שהוא מומחה לנושא רעייה אני אינני מומחה לכך הוא מסביר שרעייה בהחלט יכולה להוות כלי ממשק בניהול יערות, שמורות טבע וגנים לאומיים אבל היא לא הכלי המרכזי במאבק בשריפות אלא הכלי שיכול לסייע יחד עם אמצעים אחרים.

כמובן גם משמעות אקולוגית חיובית אבל גם משמעות אקולוגית שלילית.

אני מסיים. בכל מקרה, לא הרעייה היא מטרתו של חוק זה אלא כל

הלא רלוונטיות שאותן רוצים לקדם: הן בניינים, הן דרכים, קווי חשמל ומים, מערכות תאורה, פתרונות ביוב וכל הדברים האחרים שנוגעים בעניין.

למה אתה מקריא אותו? אני מכבד את זכותך לעשות פילבאסטר כמו שאמרתי.

משפט אחרון הוא לנציגי מערכות התכנון: אתם עשיתם שגיאה

אתם ניהלתם דיאלוג עם חבר הכנסת סמוטריץ', איש שאין לו גבולות. הלכתם לקראתו ויצרתם מודל שלדעתי הולך הרחק מדי לקראת המטרות שהוא רוצה לקדם. כמו שתמיד אנחנו נוכחים לחבר הכנסת סמוטריץ' ולחבריו אין גבולות. זה לא עניין אישי, זה עניין אידיאולוגי. הם מקבלים חצי ציפורן ולוקחים את כל האצבע, אחר כך את כל היד, ואחר כך שואלים איפה כל הגוף ולמה קיבלו יד בלי גוף. מה יעשו עם יד בלי גוף?

אני אומר לכם שתפיקו לקחים: אל תנהלו איתו הידברות, אל תנהלו איתו משא ומתן, כל ההסכמים שאתם תקיימו איתו יהיו במטרה להפר אותם ביום שאחרי, אז תלמדו. כי הם התחילו בהפרה.

שאתה רץ לעשות איתו הסכמים. אני מוחה בשמו של אבו מאזן על ניסיונו של סמוטריץ להשוות עצמו לאבו מאזן. חס וחלילה, יימח שמו. זו פגיעה באבו מאזן.

אתם אוהבים לעשות הסכמים עם כאלה שמקיימים אותם כל הזמן. חברים יקרים תודה רבה. דן סידה בבקשה. אני די חדש פה במליאה, אבל תמיד שיש דיון על נושא מסוים אז חבר הכנסת דב חנין לוקח את זה למחוזות אחרים לגמרי. לקח לי שנה להבין שזה הולך למחוזות אחרים לגמרי. בוועדה שדנה במשהו מקצועי לחלוטין שכתוב בשחור על גבי לבן, לקחת את זה שוב למקומות שלא שייכים - - - הוא מאיר את עינך. די חברים. מה שאני הבנתי בנוכחותי בוועדה הוא שמדובר בדברים מאוד ממוקדים, מאוד ספציפיים. החוות ושטחי המרעה מאושרים, הכול חוקי, יש להסדיר - - - אז למה להסדיר אם הכול חוקי? אם הכול חוקי אז לא צריך חוק. החוק הזה מדבר על הצעת חוק על פיה מדובר בהסדרה נוספת של נישה מסוימת שאותה רוצים להסדי,ר ולא לעשות מכולם פורעים או קבוצה של שודדי אדמות שנכנסו לשטחי - - - הם לקחו מקרקע הציבור ואתם רוצים לשמור עליהם.

מדובר על הסדרה - - הוא מחליף את המדינה. - - חוקית ומסודרת. אני מבקש לא לעשות מהם פורעים, הם לא כאלה. מסדירים נישה - - - מדינת רגבים כנראה. חלק מהאנשים הללו הם שכנים שלי בגליל, אנשים טובים ועושים דברים חוקיים במקום חוקי. מדינת רגבים. בבקשה לא לקחת את זה - - - תקרא את המטרה של החוק. החוק אומר שמדינת ישראל הופכת למדינת רגבים.

ראו, אני האיש המאופק בחדר. אז תמשיך להיות מאופק. מי אדוני? רוסלאן ממשרד המשפטים. אדוני, איך אנחנו נתקדם בלעדיך? רק הערה, לחצי מהחוות הללו אין אפילו היתר בנייה חבר הכנסת סידה. דב, חברים יקרים. בצלאל, אני אחכה. אני לא אפריע לך להפריע לי. אם צריך אני אעשה גם מרתון. אל תפריע לי. אני יודע לעשות מרתון כשאני רוצה, כמו אתמול למשל.

אני קודם כל רוצה להבין את הדברים. אני יודע לאן לוקחים את זה חאג' וחנין. לא אנחנו לוקחים, זה שם. אנחנו לא לוקחים, אתה מטעה. כבוד היושב-ראש,

אנחנו לא לוקחים את זה למקומות אחרים אלא רק מאירים את עיניכם איפה זה נמצא. גברת זוהר פרידמן בבקשה. זהר פרידמן מחוות פרידמן.

אנחנו ממוקמים בגולן ליד צומת בית המכס. אני קצת מתרגשת גם מהמעמד וגם ממה שאמר דב חנין. אני מרגישה שכל מה שאמרת היה על מנת להציג התנגדות לכל דבר שכתוב בחוק - - - זהר פרידמן, יש לי הצעה אלייך כמי שמדברת פעם ראשונה בכנסת: אל תעשי שתי טעויות. אל תפני לחברי כנסת. את צריכה לבוא ולומר את מה שיש לך לומר וזה הכי חשוב והכי נקודתי. מה שבא מתוכי נוגע למה שנאמר כאן. החקלאים הוצגו כדבר חסר חוק ולא מוסדר. זה פשוט לא נכון, אנחנו אנשים שומרי חוק בידקו זאת בכל דרך אפשרית. המטרה של החוק היא להסדיר את הבעיה שלנו שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד אם אנחנו לא נמצאים שם. כל מילה שיש פה יש לה משמעות

ומה שנאמר פה הוא פשוט לא נכון. כל דבר שנאמר כאן הוא פשוט

אנחנו שומרי חוק. חוזה רעייה זה מאוד חשוב כי כל מילה חשובה וצריך לדייק את זה. תודה זוהר, אל תדאגי. יפתח שניידר בבקשה, אנא התייחס לגופו של עניין. אני יפתח

ממשק שניידר. מגדל בקר ליד תל חזקה ברמת הגולן. כמו שאמרנו, הבעיה בין יהודים לערבים ידועה, איננו יכולים לפתור אותה ואיננו באים לפתור אותה, בטח שלא בדיונים הללו. אנחנו באים לפתור את הבעיות שלנו. הצרכים שלנו ברורים ומינימליים, הם לא פוגעים באף אחד, בטח לא בשטח, אנחנו שם כדי לשמור על השטח ועל בעלי החיים ועל יכולתנו להתפרנס מגידולם.

ניתן היה לגדל עדרים בשיטות אקסטנסיביות מתוך היישובים וזה מתוך צרכים של המדינה: צרכים ציוניים, הקמת יישובים. היום אנחנו נדרשים לטפל בבעיות אחרות. אנחנו נדרשים לעמוד מול תחרות של ייבוא עגלים איכותיים, ייבוא בשר איכותי או לא איכותי תקראו לזה איך שתקראו. אנחנו נדרשים לעבוד בשיטות אינטנסיביות הרבה יותר, זה דורש מאתנו להחזיק ציוד יקר על פני שטח נרחב, הרבה בעלי חיים על פני שטח נרחב. תדגיש שאוהבים לשרוף את הציוד הזה. אפשר להגיד שזה גם לאור הפשיעה החקלאית או טרור חקלאי. העובדה היא אחת אנחנו נדרשים להיות בשטח כדי להצליח לקיים את הענף. אני רוצה

על תינוק שנולד בשטח, פתאום האמא שלו מתקשה בהמלטה, פתאום יש לו דלקת ריאות. צער בעלי חיים. פתאום מתנפלים עליו זאבים, פתאום מתנפלים עליו גנבים. אנחנו נדרשים לתת מענה מידי.

אנחנו כבר נהיינו וטרינרים. זה צער בעלי חיים ובשביל זה אתה צריך לינה. זה חשוב לפרוטוקול שיבינו את הצורך המקצועי האמיתי לאור דברי הבלע של חאג' יחיא.

דבריך הם דברי בלע. חברים יקרים, אפשר לעשות דיבייט. אחד יעמוד על השולחן, אחד על השולחן השני ואחד יצעק על השני עד שתנוח דעתכם מי אמר יותר. אנחנו בעד. אז תצאו שלושתכם ואני אנהל זאת טוב יותר.

הדרך לנהל דיון בחוק כזה הינה בדיבייט. תודה, אמיר דרומי בבקשה. שלום לכולם. אני ואשתי פנינו לרשויות המדינה לפני 38 שנים במטרה להקים חווה לחקלאות אורגנית ולרעיית עדר צאן. בימים ההם הייתה נכונות והייתה הסכמה שהדבר הזה הוא חלק מהפסיפס האנושי בארץ ישראל שהוא עתיק

יש לו ערכים מאוד עמוקים בעם ישראל אבותינו היו רועי צאן. דרומי, עשה לי טובה, התחלת מברית בין הבתרים.

אני אקצר אבל אומר את העיקרון. העיקרון הוא שיש מקום לרועי צאן שחיים בשטח. חיים את ארץ ישראל בצורה הזו.

אמרתי זאת ואמרתי בדיון הקודם והאמן לי שאני החוצץ כי אם אני לא כאן אפשר להעביר זאת בוועדה אחר כך גם אם הוועדה תתנגד. מה, אני לא יודע? אפשר גם להעביר לוועדה

אני ביקשתי שאתם תציגו,

אמרתי: אדוני יציג את הדברים כפי שזה נראה מה התקדמתם. אני מבקש מאדוני שיגיד לי מהן נקודות ההתקדמות על מנת שאדע

אי-אפשר לכנות מקצועי מהלך שננקט רק כלפי אוכלוסייה אחת. כשתעשו את זה גם כלפי הבדואים אנחנו נגיד שזה מקצועי. אנחנו אנשי מקצוע. בדקנו את צורכי

אתם נוטים להחליט. אתם הולכים לשנות את תמ"א 8 ותמ"א 22. איך את אומרת שלא החלטתם? אם אתם לכיוון שינוי תמ"א אז מה נשאר לכם להחליט? בסוף צריך אישור ממשלה בשביל זה.

איך זה יעשה, אנחנו סבורים שצריך יהיה להיות מהלך הדרגתי. זה מחייב תכנון של התוכניות הארציות, זה מחייב שינוי של תוכניות מחוזיות, זה יחייב שינוי של תוכניות מקומיות.

אני חושב שהחוק, אם אני מבין אותו נכון, מגיע מאוד קרוב. זה נכון שהחוק מדלג על כל הליכי התכנון ובעצם קובע את

גם מקדמים חוק הסדרה אבל במקביל משכנעים את היועץ המשפטי לממשלה להתעלם מכל עקרונות שלטון החוק ולהעביר את ההסדרה בדרכים אחרות. אז אותו מודל פועל כאן: מצד אחד מעבירים חוק שברור לכולם שהוא מפר כל עיקרון של משפט שלמדנו ולימדנו לאורך כל